אנחנו בדיון שיוצא מתוך דוח מבקר המדינה האחרון 70ב שעוסק במעצרים פליליים בישראל. הנושא הזה עלה לכותרות בכמה הקשרים בזמן האחרון,

בפתח הדברים אני רוצה להגיד שמשטרת ישראל היא